בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים של הכנסת, היום י"ח בשבט תשפ"ב, 20 בינואר 2022. אני ממלא את מקומו של היושב ראש הקבוע, לכבוד הוא